שלום לכולם, היום יום שלישי, ט"ו בכסלו תשפ"א, ה-1 בדצמבר 2020. על סדר היום בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 74) (הוראות לעניין פריסת רשת מתקדמת), התשפ"א-2020 (מ/1378), לפני הקריאה הראשונה. מדובר בהצעת חוק חשובה שמקודמת על ידי הממשלה, אפשר לומר שאפילו מקודמת כמה שנים. ד"ר עופר רז דרור ממשרד הכלכלה, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, אני סמנכ"ל כלכלה במשרד התקשורת, עמדתי בראש הצוות הבין-משרדי שגיבש את עיקרי מתווה הסיבים שאומץ על ידי שר התקשורת, אומץ על ידי הממשלה, ועכשיו מובא כהצעת חוק בפני הכנסת. הממשלה רואה בתשתית התקשורת תשתית חיונית חשובה כמו מים, חשמל, בריאות וחינוך. החשיבות מתגברת בימי קורונה כשאנחנו לומדים מרחוק, עובדים מרחוק, ורוצים גם רפואה מרחוק. אני מרצה היום באוניברסיטה רק בזום, סטודנט שאין לו תשתית נורמלית בבית לא יכול ללמוד, וככה גם חלק גדול מילדי ישראל בבתי הספר. אנחנו מעריכים את הפגיעה בכלכלה הישראלית בכ-10 מיליארד שקלים בשנה מזה שאין לנו פריסת סיבים נרחבת. אנחנו אחרי עשור אבוד לעומת המדינות המתפתחות בעולם שהחלו בפריסת סיבים מסיבית אי-שם בעשור הראשון של שנות ה-2,000. אנחנו נכנסנו לזה רק לפני שנתיים. מתווה הסיבים נועד לאפשר לבזק ולהוט להיכנס במהירות, ואנחנו מעריכים שתוך 4 5 שנים רוב רובה של מדינת ישראל תיפרס, ובמקביל לזה תוקם קרן אוניברסלית שתשלים את הפריסה באזורים הלא-כדאיים כלכלית לפריסה, כך שבסוף התשתית החיונית תגיע לכל בית בישראל. אם אנחנו מתעכבים בעוד שבועיים, במקרה הטוב מדובר בהפסד של 400 מיליון שקלים למשק הישראלי, במקרה הרע יהיו בחירות, נאבד חצי שנה, יגיע שר חדש, ירצה שינוי אחר, כמו שהתעכבנו בשנתיים האחרונות בגלל חוסר היציבות השלטוני, אנחנו מפחדים להיכנס לזה שוב. מדובר בתשתית שאם היא הייתה קיימת היום, בקורונה, מצבם של אזרחי ישראל היה הרבה יותר טוב. אנחנו רוצים לאפשר כמה שיותר מהר את הפריסה הזאת. זו קפיצה טכנולוגית שמתרחשת פעם בעשרות שנים, החלפת רשתות הנחושת ברשתות סיבים. היינו צריכים להתחיל בזה לפני עשור, אנחנו באיחור, הצענו תוכנית להקטנת הפער הזה בכך שנצליח לצמצם אותו לאפס תוך 4 5 שנים. תנו לנו להתחיל,

חבר הכנסת אחמד טיבי, בבקשה. זה נושא שלמרות חילוקי הדעות שיש לנו עם

שלפעמים הוא מתנגד לשיתוף פעולה עם ח"כים ערביים, לא תמיד זה נושא כלל ארצי והאינטרס הציבורי מחייב תמיכה בחוק הזה והצבעה למתן פטור. אני בא מחברה שסובלת מתשתיות לקויות באינטרנט, וגם בעולם הטלפון. זה פוגע בלימודי און-ליין, בלימודי זום. זה פוגע הן במורה והן בתלמיד. זה פוגע גם בעסקים כי בלי אינטרנט קשה להסתדר. חשוב לחזק את הפריפריה במקרה הזה. אני מכיר יישובים שלוקח שעה וחצי להוריד קובץ בשל איטיות הרשת. אנחנו ב-2020, והדברים הללו לא אמורים להתרחש.

אנחנו כאן כדי לתמוך בפטור.

חבר הכנסת טיבי, אני באמת חושב שזה חוק חשוב. חברת הכנסת

אני מסכימה עם הדברים, זה יגיע אלינו, לוועדת הכלכלה. כדאי שיגיע כמה שיותר מוקדם, זה מאוד חשוב ואנחנו רוצים להעביר את זה כמה שיותר מהר. עוד מישהו רוצה להתייחס? אם לא אז נעבור להצבעה. מי בעד הקדמת הדיון בהצעת החוק, ירים את ידו. הצבעה בעד, 7 נגד, אין נמנעים,

חשוב לומר לשר הנדל שללא הצבעה של שני תומכי טרור החוק לא היה עובר. הוא לא הגיע ואנחנו פה. אני אומר לך משהו: הוא נמצא כאן באמצעות בא כוחו.

יש שרים שמכבדים ונושאים דברים. הוא נמצא כאן באמצעות נציגו שהרגע דיבר. מכיוון שאמרת את מה שאמרת, מזל שכתבתי את מה שכתבתי בשבחכם לפני שאמרת זאת. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 15:08.